אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

אני מודה לך על הישיבה, אני מניח שהיא היתה טובה. פגש אותי בחוץ שרגא ברוש והוא אמר שהיה יפה ומוצלח. תודה רבה. אנחנו נתחיל בהצעה לסדר-היום בנושא "ביטול מיזם בתי הספר של החגים". יש הצעות לסדר. בסדר. שר החינוך, הרב פרץ, היה אמור להשתתף אבל הוא הודיע לפני כמה דקות שהוא לא ישתתף בדיון הזה. אני לא דיברתי איתו, הוא השאיר הודעה שהוא לא ישתתף בדיון הזה. חבל שזה כך אבל בסדר, ננסה למצות את ההליך של הנושא הזה. יש כמה הצעות לסדר בעניין הזה. לפני זה יש הצעה לסדר. אני רק רוצה לומר. אתמול שמעתי, ראיתי או קראתי את ההחלטה של בית המשפט על ראש עיריית טבריה. אני רוצה לשתף אתכם בעניין הזה כי אני מרגיש עם העניין הזה רע מאוד מאוד. מה היתה ההחלטה? מי שמכיר את מה שקורה בשלטון המקומי וברשויות המקומיות, בטבריה המנהלים עזבו את העירייה. כמובן שלא מאשרים תקציב והמציאות שהעיר נמצאת בקריסה כלכלית מוחלטת, תופעה שהיא בלתי מתקבלת על הדעת. קבע המחוקק שצריך לעשות שימוע ולבדוק את הדבר הזה ולקבל החלטה מקצועית. זה צריך להיות המנכ"ל של משרד הפנים, היועץ המשפטי של משרד הפנים. בסופו של דבר, בית המשפט מעביר את זה כמה הרכבים, ממקום למקום. זה נסחב כמה חודשים והעיר בינתיים שוקעת. שר הפנים הופך להיות נוגע בדבר, יש לו פה נגיעה לעניין הזה. אני אומר לכם, ההרגשה שלי ואני מקווה שאני טועה, שאם זה היה ראש עיר שהיה עוזר לחרדים או שר פנים שהוא היה חילוני, זאת לא היתה ההחלטה של בית המשפט. לא היו סוחבים את זה כל-כך הרבה זמן. לא היו עושים עם זה דבר שהוא פשוט לא שוויוני, לא על פי החוק, לא בדבר שהיה אפשר להתנהל איתו נורמלי. ההרגשה שלי יש הרבה שנים היא עכשיו מתחזקת, שבית המשפט איננו אובייקטיבי בהחלטות שלו. לכל שר יש עמדה ציבורית, לכל שר יש אג'נדה. הוא בא מהתחום הפוליטי. הוא צריך לעשות את זה כמובן מקצועית, אבל פתאום הוא נוגע בדבר בגלל שהוא אמר איזו מילה שאני בקושי מבין אותה. הוא אמר איזו מילה במהלך החודשים האלה. אני אומרת לנשיאת בית המשפט העליון, שתיקח בחשבון שיש ציבור גדול שמאבד את האמון בבית המשפט בדברים הפשוטים. אני כבר לא מדבר על דברים גדולים ועל השקפות עולם גדולות. אני מדבר על דבר פשוט ביותר. תושבי טבריה סובלים עם ראש עיר כזה שאיננו מתפקד, עם מציאות שמנהלים בעירייה עוזבים אותו אחד אחרי השני. נדמה לי שכולם עזבו. המציאות הזאת שהוא לא מצליח להעביר תקציב וגם לא מצליח לגייס רוב בתוך העירייה. זה דבר חמור ובית המשפט נותן ידו לעניין הזה. אז אמרתי את ההרגשה שלי. גם אם היא לא נכונה, יש ציבור גדול שחש כך ומרגיש כך וזה חמור מאוד. אדוני, ובכל זאת, אני מוצא חובה להגיב. אני מכיר את המצב הקשה. הייתי ראש עיר ואתה צודק בקושי שיש בעירייה. אני מדבר עם חלק מהתושבים. היות ואין לנו בתי משפט "ספר" וזה מה שיש ובימים האלה הם חוטפים מכל הכיוונים. גם לי אין "ספר", מה, אני לא צריך את בית המשפט? אני חושב שבכל זאת, גם אם לפעמים גזרי הדין או החלטות של בתי המשפט לא מוצאות חן בעינינו, אנחנו תמיד ניתן להם גיבוי. אני לא חושב כמוך. רבותי, הצעה לסדר. מיקי לוי, בבקשה.

אני רוצה להביא לתשומת לבך ושיירשם בפרוטוקול וגם שמזכיר הוועדה ישמע, הנושא של סעיף 46 שאני מעורב בו שנים. פנו אלי עמותות וארגונים שמזה מספר רב של חודשים עקב זה שאין ממשלה ואין כנסת, לא מגיע לוועדת הכספים סעיף 46. הם ניזוקים וחלקם לא יכולים לתפקד. הייתי צריך לקבור את זה אבל יש לי אחריות בעניין הזה. אני מבקש שהוועדה תפנה לרשות המיסים ותביא הנה את כל אותם עמותות וארגונים שיש להם צורך בסעיף 46. אתה צודק במאה אחוז. יש הרבה ארגונים שפונים אלינו כל הזמן ומחכים שהוועדה תתכנס לצורך העניין הזה. בעבר, בתקופה הזאת שבה לא התכנסה ועדה קבועה, לא הבאנו את סעיף 46, כמו דברים רבים אחרים שלא הבאנו. אבל תמונת המצב היום היא שונה. ברגע שתגיע הרשימה אני אביא אותה. יש רשימה תקועה ברשות המיסים. שיביאו לנו את זה. אני אדבר איתם שיביאו לנו את זה. זה גם לא באשמתם. זה סיפור שהתגלגל הרבה זמן. הרוב זה לא הציבור שלי אבל יש לי אחריות. בסדר. מה הקשר בין זה שאין ממשלה לבין זה שהוועדה לא מתכנסת? לא יודע, משהו תקוע. בעבר לא היו מביאים סעיף 46 לוועדה זמנית. תשמע, הוועדה הזמנית פה היא יותר מידי זמן.

פעם ראשונה, לא היה דבר כזה בעבר. בעבר היתה ועדה זמנית. היו מביאים רק את הדברים הדחופים. היועצת המשפטית לא היתה נותנת להביא דברים שיכולים לחכות עד הוועדה הקבועה. היום אנחנו כבר לא יודעים מה קבוע ומה זמני. אני אפנה אליהם שיביאו. אני מקווה שגם היועצת המשפטית תאפשר לנו להביא את זה. יש גם דיונים על להוריד סעיף 465 לעמותות, או רק להוסיף כל הזמן לעמותות נוספות? בסדר, יגיע הדיון, תגיד. אדוני, תדע לך שזה זמני לשנה. בוחנים את זה אחר-כך ויש כאלה שמורידים להם. איתן גינזבורג, בבקשה. תודה אדוני. הכנסת החליטה לפני תקופה להביא לכאן לדיון בנושא של העלאת תעריפי המים בפעם השלישית השנה. בעוד חודש תעריפי המים אמורים לעלות בפעם השלישית ב-11% סך הכול השנה. זה ממש ועדה קבועה. כן, זה קורה עכשיו. אם לא נקרא לרשות המיסים או נקרא אותם לסדר, או לפחות נבין במה מדובר, זה יעלה. זה לא רשות המיסים, זה רשות המים. סליחה, רשות המים. זה פשוט יעלה ואנחנו נשלם כולנו. עברו מהמליאה הצעות לסדר בנושא הזה. זה כבר מתחיל להיות סדר-יום כאילו באמת ועדה קבועה. אורית,

בוקר טוב. שוחחנו על הנושא הזה אתמול. הייתי הבוקר בסיור ביישוב מבוא מודיעין שחווה שריפה שכילתה כליל 13 בתים ביישוב לפני חצי שנה. מאז 65 משפחות גרות בשכירות. המדינה מוציאה עליהן מאות אלפי שקלים על סבסוד של שכירות. עברה חצי שנה, אנחנו בוועדה אישרנו את התקציבים שנדרשים לשיקום השריפה. היישוב שומם וחרב. ביקשת ממני, לפני שנדון בנושא הזה ונתחיל להפעיל לחצים כדי לסיים את הדבר הזה לטובת התושבים, לבדוק איפה זה תקוע. רציתי לעדכן - - - אני רוצה להסביר. למה אמרתי לך שצריך לבדוק? אנחנו ביקשנו שיתנו כסף לעניין הזה, שהממשלה תממן את הטרגדיה הגדולה שקרתה שם

מניסיוני, כסף לא מבטיח את הטיפול בבעיה.

לבקשתנו והעבירו העברה של 80 מיליון שקלים כדי לממן את נזקי השריפה. אישרנו את זה כאן. מכאן ואילך זה צריך להגיע לתושבים, זה צריך להגיע ליעדו. את אמרת לי שזה לא הגיע, ולכן אמרתי שצריך לבדוק איפה זה תקוע. אני רוצה רק לעדכן שהייתי שם היום והם תקועים בכל המישורים. הם תקועים גם בהיבט הסטטוטורי מול רשות מקרקעי ישראל. הם תקועים מול משרד האוצר. הם תקועים מול חברת חשמל. לפני כמה דקות דיברתי עם מנכ"ל חברת החשמל. ביקשתי את ההתערבות האישית שלו בנושא הזה. לא יתכן שלוקח חצי שנה לחבר בניינים ברשת מתח נמוך. זאת לא עבודה כל-כך מורכבת, בטח שאין סיבות כלכליות. הוא הבטיח לי באופן אישי שהדבר הזה יטופל ובמהירות. יש מישהי שהיא בידידות איתי והיתה פעם ברשות החשמל והיא יכולה לעשות שם פרוטקציה. הם קיבלו כסף, זה לא בסדר. מניסיוני, העובדה שהכסף עובר, זה לא בהכרח אומר שכשזה מגיע למטה מטפלים בנושא הזה בדחיפות. אני מבינה שהדבר הזה לא מגיע לכלל סיום. הבנתי שיש בעיות מול מנהל מקרקעי ישראל, בסטטוטוריקה ובהרבה דברים. אתה רואה יישוב חרב. 65 משפחות שיושבות בשכירות. גם העברנו את הכסף וגם המדינה משלמת מאות אלפי שקלים בחודש שכר דירה. אני מבקשת שנמשיך ללחוץ ולטפל בעניין הזה. אני מודה על התמיכה שלך בנושא הזה. עצוב מה שאת אומרת. אבי ניסנקורן, בבקשה. אנחנו מציינים היום בכנסת את יום שלום הילד. אני עוד פעם מעלה את הנושא של חסות הנוער והבעיה שקיימת. גם דיברתי עם אביגדור בהמשך לישיבה הקודמת. הוא באמת מכין הצעה. אני מציעה שנלחיץ את כולם ונקבע כבר ישיבה פה כדי לדון בזה. יש פה מצב שהוא בלתי נסבל, 200 נערים ונערות מחכים במצב קשה ומדינת ישראל לא נותנת להם פתרון. צריך לכנס פה ישיבה. אני מציע את מה שהצעתי לך. אני מציע שאביגדור ייתן תכנית. בלי התכנית אנחנו לא יכולים בסדר, אני אדבר איתו. הוא אמור להגיע לדיון הזה. בשביל להגיע צריך לעשות דיון. בסדר. כשקובעים דיון, כולם מתכנסים. אם לא רוצים לקיים דיון אז זה לא יתכנס. לכן אני חושב שדווקא היום כשיש ציון של שלום הילד צריך לקבוע דיון ולהיכנס לנושא הזה. יש תכנית סדורה במשרד הרווחה שבדקתי אותה והיא תכנית עם הרבה מאוד - - - מאיר, דיברנו עם אביגדור קפלן. הוא אמר שהוא מכין את התכנית הזאת. כנראה שזה היה קודם אבל עדיין לא גובש. הוא אמר שהוא יבוא לדיון הזה. אמרתי שאני אקבע את הדיון הזה כשהוא יגיד שיש לו תכנית מוכנה. יש לי ביקורת גדולה על משרד הרווחה אבל דווקא בתכנית הזאת הם התקדמו ויש תכנית די מבוססת להרחבת המענים לאותם ילדים. דיברתי איתו והוא אמור להכין את זה בשבועיים הקרובים. צריך לכנס את זה אחרת זה יהיה עוד חודש או חודשיים. בסדר. דבר נוסף. בפעם שעברה העליתי את הנושא של ההעברה לחברה למתנסים. אני מתכוון להביא את ההעברות של החינוך וכנראה להוסיף את זה לסדר היום של השבוע. עוד לא דיברתי על זה עם הצוות. זה גם ארגוני הנוער. אני אשתדל לדחוף את זה השבוע באיזו צורה. אני כנראה אצטרך להביא את כל ההעברות. אני לא אוהב את ההתנהלות של אגף התקציבים, כפי שכולם יודעים ואמרתי את זה לא אחת.

אנשים פונים ואני כנראה אצטרך לעשות את זה מהר, לא תהיה ברירה. זה גם המתנסים וגם ארגוני הנוער. הם מנצלים את העובדה הזאת, כי ארגוני הנוער היו אמורים לקבל 52 מיליון. מה שמופיע בפנייה זה הרבה פחות. דיברתי איתם ואמרתי שאני מוכן להוסיף מכסף קואליציוני. זה סתם קשר המילים "כסף קואליציוני". זה נושא שאנחנו מדברים עליו ושהוא חיוני מאוד וצריך לעשות. זה מה שעשיתי כל שנה. מה, זה כסף קואליציוני? אני אשתדל להביא את זה השבוע. דיברו איתי גם מהחברה למתנסים. יוליה מרינובסקי המציעה הראשונה. תודה אדוני ששמת את הנושא בסדר-היום בוועדה הזמנית המתפקדת היחידה. אני מודה למאיר כהן ולאורלי על זה שתמכו ועזרו לקדם את הנושא הזה. אנחנו מדברים פה על מיזם מבורך, שבעצם נותן להורים חופש, תקווה ויכולת לתפקד בזמני חנוכה ופסח. אנחנו מדברים על מיליון ילדים בחגים שמקבלים מענה לחמישה ימים בחנוכה וחמישה ימים בפסח. הם מאפשרים להורים לצאת לעבוד. זה נטל כלכלי כבר לתחזק ילדים בבית וגם נטל חברתי. לצערי כאשר הנושא עלה במליאת הכנסת, סגן השר או השר לא מצאו לנכון להגיע לדיון ולתת תשובות שם. ציפיתי שאנחנו נראה פה את נציגים בכירים של המשרד בדמות של השר. האמת שדיברתי עם השר בנושא הזה ואז היתה נכונות שהשר יבוא וייתן לנו אינפורמציה.

אני סיכמתי איתו. יש גם את סגן השר פרוש שגם כן יכול היה להגיע. לא משנה, בכל זאת נוכל לקיים את הדיון. אני רק מקווה שיש פה נציגים בכירים של האוצר. יש פה נציגים של האוצר? הנציגה של האוצר יושבת מאחור. אני אסביר בקצרה. המדינה היתה מסבסדת חלק מהעלות וההורים היו משתתפים. זה יצא חצי חצי, טוב לכולם. זה לא רק חנוכה, זה גם חוגים. רק רגע, אני אגיע גם לזה. חנוכה ופסח זה סיפור אחד, שזה 400 מיליון שקלים, כל אחד 200 מיליון שקלים. שם ההסדר היה שההורים משתתפים, המדינה משתתפת. בערים עם סוציו-אקונומי נמוך הסבסוד היה יותר גבוה. בגדול, אם אני עושה ממוצע, זה עוד 300 שקלים לילד בתוספת למה שגם ככה ההורים היו צריכים לשלם. אני מדברת גם על חנוכה וגם על פסח כי לקחו כסף משני הפרויקטים האלה למטרה מאוד טובה. אין ספק שהיו צריכים להציל את החינוך המיוחד ולקחו כסף משם כדי לממן את החינוך המיוחד. זה טוב ונכון אבל מה עושים עכשיו? כל מי שיש לו ילדים, חמישה ימים בחנוכה זה טירוף כי אנחנו כולנו עובדים. המשק עובד וזה לא חופש וצריך לתחזק אותם. יש חוג לכל ילד בצפון שזה בעלות של 40 מיליון שקלים. זה פרויקט שהוא סופר חברתי. זה משהו שאסור לגעת בו, כי זה מאפשר לילדים במצב סוציו-אקונומי נמוך להשתתף כי ההורים לא יממנו את זה. זה נותן משהו אחר שהם לא רואים וכעת גם זה מבוטל. ביררתי במשרד החינוך ואמרו לי שזה עובד. לא, זה לא עובד. תכף נשמע את משרד החינוך ואת משרד האוצר. אחרי כל ההצעות לסדר של חבריי ששמעתי כאן, המנגינה חוזרת על עצמה. הממשלה אינה ממשלה, שום דבר לא עובד, הכול תקוע. יש פה שני חברים מ"הליכוד" ומ- "כחול לבן". בואו נקים את זה, נחזור לנורמליות. נחזור לעבודה רגילה ולא זמנית. הבוס שלך לא מעדכן אותך, הוא במשא ומתן איתנו. כן, כי אתה מסכים לנישואים אזרחיים. אני מעודכנת. תודה יוליה. מאיר כהן ואחריו אורלי פרומן. חבל מאוד שהשר לא נמצא כאן. אני משער כשיש ממשלות מעבר מהסוג הזה וכשמשרד מחפש כל מיני צידוקים, אז הראשונים שנפגעים אלה האוכלוסיות החלשות. הייתי גם שר בממשלת ישראל. היית שר טוב. כששר מחליט שלא גונזים פרויקט, לא גונזים אותו, חד וחלק. אני ידעתי לקרוא לאנשים ולהגיד להם שגם אם זה יהיה 100 מיליון,

200 מיליון זה יהיה ועכשיו לכו תשברו את הראש. דיברתי עם שר החינוך ולצערי הגדול שר החינוך מתעלם. חבל שהוא נותן לאנשיו, ויהיו פקידים בכירים ככל שיהיו אני מאוד מכבד אותם. אני בא ממשרד החינוך. עבדתי במשרד 25 שנים. חבל שהוא מאפשר להם להוריד כאלה פרויקטים חשובים.

זה עולה 300 שקלים לילד במידה ולא יסבסדו את זה. החוגים אתה יודע כמה הם עולים. לכן אני אומר. צר לי מאוד. היה צריך להגיע לכאן שר החינוך ולהגיד לאנשים שלו שמהגורן מהיקב ישיגו את הכספים. דיברתי עם ראש עיריית דימונה ודיברתי עם ראשי עיר בצפון, דיברתי אני מבין את הקושי הגדול שיש להם לממן את זה מכיסם. זה משהו יפה שהכנסת כל כולה התלכדה אחרי הפרויקט הטוב הזה. לכן אדוני, אני מבקש שתשים את משקלך על הנושא הזה.

גם אם נצטרך להגיע לאיזה הסכמות עם ההורים וועדי ההורים אבל לצמצם את העלות ושמרד החינוך ימצא את הכסף. תודה רבה שאתה מקיים את הדיון הזה. אדוני היושב ראש, לצערנו שוב אנחנו אומרים שהמדינה משותקת. אבל גם אני הייתי שם כמנכ"לית בתקופות מעבר כאלו כאשר נערכים לקראת הרכבת ממשלה. עדיין, לכל משרד יש שר. השר אמור לתפקד עם המנכ"ל ועם כל הצוות. השרים ישנם שם כדי לקבוע את סדרי העדיפויות, מאיפה מקצצים ומאיפה לא. שוב אנחנו פוגעים במיליון ילדי ישראל ובהורים שלהם? זה לא הגיוני. לא יכול להיות שהשר לא פה. זה שהשר לא פה זה לא - - - ב-8.10 כתבתי לך מכתב על הנושא והגבת והנה אנחנו פה בדיון. ב-24.10 שלחתי מכתב ישיר לשר החינוך. עד היום לא קיבלתי תשובה אפילו לא מהמזכירה, שיבדקו את הנושא. אז לא פלא שהוא לא נמצא פה היום, זה לא חשוב לו. מיליון ילדים והוריהם לא מעניינים את שר החינוך. חברים, זאת המסקנה שלי, אחרת למה הוא פה? לא הוא עונה מכתב לקוני כתשובה? שוב אנחנו הולכים להשית את העלות הזאת על ההורים, אבל רק על ההורים שיש להם. יש רשויות שיצרו יוזמות מקומיות, אבל כל הילדים לאוכלוסיות חלשות או ברשויות חלשות, שוב ייפגעו. שוב אנחנו פוגעים בזכות הבסיסית של כל ילד וילדה במדינת ישראל לחינוך שווה. שוב פותחים פערים שבלתי ניתן אחר-כך ניתן לגשר עליהם. שוב פוגעים בזוגות הצעירים עם יוקר המחייה. שוב פוגעים באימהות. מי יישאר בחנוכה בבית עם הילדים כשלא יהיה? האימהות תישארנה. שוב היא תפסיד ימי עבודה. היא זאת שמרוויחה פחות אז היא תישאר עם הילדים בבית. אני רוצה לגעת רגע בנושא של החינוך המיוחד. אני מבקשת מחבריי הטובים במשרד החינוך. בואו לא נטעה את הציבור. בשנים האחרונות יש גידול במספר ילדי החינוך המיוחד. זה לא קרה בהפתעה ב-31.8 השנה. ידענו שיש גידול טבעי, יודעים מה הצרכים של האוכלוסייה הזאת ואנחנו גם יודעים שלא נעז לפגוע בה. לא ניתן לפגוע באף ילד ובוודאי לא באוכלוסייה של החינוך המיוחד. אז בתזרים מזומנים לקחתם מחנוכה כדי להתחיל את השנה?

אבל לא לקחתם מהתכנית, זה לא יכול להיות, כי החינוך המיוחד היה צריך להיות מתוקצב. בואו לא נשתמש בזה כתירוץ. אני מאוד מקווה שנס חנוכה לילדים ישראל יתרחש פה והיום בהחלטה שלך, אדוני היושב ראש. זאת לא החלטה שלי. מישהו מהממשלה יודע להסביר מה קרה עם הדבר הזה? על כמה כסף מדובר? אני סמנכ"ל בכיר תקציבי משרד החינוך. אני רוצה לתת רקע לעניין. בתחילת שנת הלימודים נקלענו לבעיה תקציבית בנושא של הגידול הטבעי בחינוך המיוחד. השנה היה גידול טבעי חריג לעומת שנים קודמות בנושא של הילדים האלרגניים. היינו חייבים למצוא פתרון כדי לקלוט את כל תלמידי החינוך המיוחד ולתת סייעות לכל תלמידי החינוך המיוחד שזכאים לסייעת. מאחר ולא יכולנו לקבל תוספת תקציבית, נדרשנו לחפש תקציב בתוך המשרד. מה זאת אומרת לא יכולנו? מה פירוש המילה לא יכולנו? בגלל המצב והמסגרת הפוליטית שאנחנו נמצאים עכשיו,

ממשלת מעבר. כמה כסף? מדובר ב-160 מיליון שזה השליש הנדרש לגידול הטבעי לחינוך המיוחד מספטמבר עד דצמבר השנה. ביקשתם מהאוצר והאוצר סירב? היו דיונים. הבנתי שהיו דיונים. האוצר סירב. היתה החלטה שלא אפשרה לנו לקבל את התקציב הזה. בסופו של דבר לא קיבלנו את התקציב ונדרשנו למצוא פתרון בתוך תקציב המשרד. חשבנו להשתמש בתקציב של חנוכה כמימון ביניים ולא לצורך ביטול החופשות. אף אחד לא העלה על דעתו שלא תהיה ממשלה עד לתאריך הזה. הנחנו שממשלה תקום ובמסגרת דיוני התקציב הנושא הזה יתוקצב. כעת נקלענו למצב הזה ולמעשה אין אפשרות לקבל את ה-160 מיליון שקלים עבור החופשות. מאיפה החכמה לגעת בדבר שהוא סך הכול בדובדבן בעניין. נלחמו הרבה מאוד שנים כדי לצמצם את החופשות. שר החינוך הקודם אמר שזה הדבר הטוב ביותר. למה נגעתם שם?

אם היינו משאירים את החופשות, הדיון היה בנושא החינוך המיוחד והילדים האלרגניים.

הייתם עושים רעש ומהומה גדולה מאשר הדיון על החופשות. אולי אז הוא היה מוצא תקציב. האוצר היה מוצא את הכסף. בחינוך מיוחד וילדים אלרגניים לא היו נוגעים.

לא נתפזר. זאת אומרת, אתם במשרד החינוך סברתם שזה יהיה מימון זמני אבל בסופו של דבר החופשה הזאת או הלימוד בחנוכה לא יתבטל מכיוון שיימצא לזה מקור מימון אחר. לא ידעתם שהמצב הפוליטי יתערער. באופן עקרוני משרד החינוך מעוניין שזה יתבצע ואין לכם תקציב לעניין. בוודאי, החופשות זה דבר מאוד חשוב. היה לכם דיון במשרד כדי לחפש מקור מימון אחר בתוך המשרד? אני יכול להגיד שיש בעיות תקציביות למשרד שלא יאפשרו לנו לממן את הדבר הזה. לגבי החוגים. קודם כל, רוב החוגים פועלים. ביישובים 1 עד 5 הם פועלים בהיקף של 30 מיליון. מה שלא פועל כרגע זה ביישובים 6 - 10, בהיקף של 6 מיליון. אנחנו פועלים עכשיו להחלטת ממשלה ולמצוא תבחינים איך כן לאפשר להם. זאת המסגרת של הבעיה כרגע בחוגים. אני מקבלת דיווחים - - - יוליה, יש עוד חברי כנסת שנרשמו. משרד האוצר, בבקשה. אני מאגף תקציבים במשרד האוצר. מה יש לך לומר על הדבר הזה? היתה החלטה של בית המשפט שאת החינוך המיוחד צריך לממן. לא צריך את בית המשפט לזה, את החינוך המיוחד צריך לממן. מה אתם מתכוונים לעשות? זה יישאר ככה, בגלל שלהם אין כסף? אני מבין שגם בעודפים שאתם מעבירים עכשיו בכמויות, אז אתם מקצצים שם במשרדים, כולל במשרד החינוך. קיבלנו עכשיו רשימה של עודפים. מה אתם רוצים שמשרד החינוך יעשה? אני לא מגן על משרד החינוך, אבל בסוף יש ילדים. מיליון ילדים. אפילו אם זה רק 100,000?

מה אתם מציעים לעשות? תבואו להסכמה עם משרד החינוך שאת הכסף הזה יממנו באיזו צורה. תגידו להם שיורידו את זה משעות הלימוד הרגילות. גם את זה אתם יכולים להגיד, אתם הרי מורידים עודפים. פעם הייתם מורידים אחוז מסוים מעודפים, עכשיו אתם מורידים בכמויות. מה את אומרת?

היו צרכים בחינוך המיוחד שנדרשו למענה בגלל חוסר תקציבי בלתי צפוי. לכן הוחלט בין משרד האוצר ומשרד החינוך להקפיא את תוכנית "ניצנים בחופשות" בחנוכה והנושא יובא לדיוני התקציב לקראת 2020. אין לנו אפשרות לתת מענה - - - אני היחיד פה שלא למד ליבה. אני רוצה דיון על הליבה כי כל פעם אתה זורק את המשפט הזה. מה זה משנה? אולי ניקח את המסלול שלך ונבנה ממנו מתווה? איך את אומרת לחברי הכנסת, כששואלים אותך לגבי חנוכה? חנוכה הולך להיות עכשיו ולא כל-כך קשור ל-2020. אז מה את מספרת לנו על תקציב 2020? נכון שאני לא אתפוס את מה שאת אומרת אבל חברי הכנסת? איך את אומרת את הדבר הזה? איך את פותרת את הבעיה של חנוכה? מה את מספרת לי את מה שלמדתם בסדנה באגף התקציבים, תגידי להם תקציב 2020. תקציב 2020 לא רלוונטי לילדים האלה. מאחר ושנת 2019 היא שנת תקציב סגורה אין לנו אפשרות להעמיד מקור תוספתי לצורך הדבר הזה. אז לפי מה שאת אומרת, הילדים של החינוך המיוחד היו אמורים לשבת בבית. מיכל, אני הולך לשיטתך. שנת תקציב סגורה 2019 התקציב אושר בכנסת ישראל. חנוכה חל ב-22.12. תגידי לי איפה הכסף? זה נמצא בבסיס התקציב.

זה קצת לא הוגן שאנחנו את החיצים שלנו מפנים אליה .החיצים הם לאנשים במשרד החינוך שיושבים כאן. משרד החינוך יודע שלוקחים לו עודפים, נכון? שיילחם על זה. מה אתה רוצה שיעשה? שר החינוך והמשרד לא נלחמו על הקייטנות של החופשות,

מאיר, זה נמצא בבסיס התקציב. התקציב הוא ל-2019. אתם מסכימים שיורידו לכם מהעודפים בסדרי גודל האלה? זאת החלטת ממשלה. על סדרי גודל של הקיצוץ בעודפים?

יש החלטה על 11.55% קיצוץ בעודפים בהחלטת ממשלה.

אפשר לדחות את חנוכה בשבוע והוא יהיה בתקציב 2020. אני רוצה לחזור על הבקשה שלי מהפעם שעברה. אני חושבת שמשרד החינוך צריך להגיע הנה ולומר שבעקבות החלטות הממשלה בקיצוץ הרוחבי, נאלצנו לקצץ איקס מיליארדים ואלו התכניות שתיפגענה בעקבות זאת משיקולים אלו ואלו. שייתן לנו את התמונה המלאה.

אני מציע לא להתפזר ולקבל החלטות בעניין הזה ולקבל החלטות בנושא הזה. עם כל הכבוד לך, אין לנו טענות נגדך, את עושה את עבודתך וזה בסדר גמור. יש לנו טענות למשרד האוצר. איך הוא אומר שצריך להביא כסף, אבל הכסף שיהיה מתוך משרד החינוך. דהיינו, מבטלים

הפעילות בחנוכה. זה לא בא בחשבון. אין דבר כזה שהתקציב סגור. את יודעת כמה דברים אנחנו מאשרים פה שהם מעבר לתקציב? אני יכול להביא לך דוגמאות ממה שיש פה. השר גפני, מה עם תשובה? הם שלחו את - - - רק רגע. יעקב אשר, בבקשה. אל תפגע בה, היא עובדת ציבור. היא עושה את עבודתה.

היא אמורה לתת תשובה עניינית. בסדר, זאת בעיה של מנכ"ל משרד האוצר. הנושא הזה הוא נושא חשוב מאוד ואני בטוח ומקווה שהוא ייפתר. אני כל פעם נדהם מחדש כמה חושבים הפקידים שאנחנו מטומטמים או משהו כזה. אני מצדיע לאיפוק שלך, אדוני היושב ראש. אני מכיר את הפתיל שלך, אני לא יודע איך אתה עושה את זה אבל כנראה שאתה יודע מה אתה עושה. גם אני עושה סדנאות. אני רוצה שתיקחו בחשבון דבר אחד. מה קורה לילדים שאין להם את המסגרות האלה? כמה תאונות דרכים יהיו עם קורקינטים ואופניים וצרות אחרות שמתרגשות על העולם? כמה ילדים יכולים להידרדר באותם ימים? כל הכוונה היתה לתת להורים ללכת בשקט לעבודה ושלא יהיה הפסד כסף לכלכלה. אני מאוד מקווה שזה יצליח. אדוני היושב ראש, במסגרת ההצעות לסדר בהתחלה אני רוצה להעלות נושא שעלה כאן על השולחן ואנחנו מחכים לתשובה. הוא עלה גם במליאת הכנסת והשר הבטיח שזה הולך להיות מסודר. הבנתי כך גם מהפקידים הבכירים של משרד החינוך. מיקי, זה נושא שאתה מוביל בגאון, הנושא של ארגוני נוער. הבטיחו שיהיה פתרון ל-13 מיליון שקלים שחסרים. אם אפשר, אני מבקש לקבל תשובה בעניין הזה. סגן השר אמר? השר אמר. אדוני היושב ראש, אני רוצה להזכיר משהו שאמנם השגנו עבורו את אותו הסכם התחייבות תקציבית של האוצר והחינוך של החינוך המיוחד, המוכר שאינו רשמי, שייכנס בעדיפות עליונה לדיוני תקציב 2020. אבל אם אנחנו כאן כבר מדברים ומנסים להשיג תקציב של 200 מיליון, של 400 מיליון לבית ספר של החגים של חנוכה, שהוא נושא חשוב בפני עצמו, אני חושב שגם לא פחות חשוב זה הנושא של החינוך המיוחד שאינו מוכר ורשמי. בוא נתמקד בזה כרגע. כמו שזה נראה כרגע, גם תקציב 2020 לא בטוח מתי ייפתחו הדיונים שלו,

בחודשים הקרובים. שלמה,

אבל אתה זה שהאמנת להם והבאת את הפתרון. מה זה האמנתי?

אני לא מאמין להם שגם ב-2020 ישימו את זה בסדר עדיפויות.

יש התחייבות חתומה בהתערבות ראש הממשלה. יש לנו מסמך חתום בהתערבותו של ראש הממשלה חתום בידי האוצר. גם בית ספר של החגים היה חתום. תמיד יהיו לנו את הכלים לעצור הצבעות בתקציב כשנגיע לדיונים. אבל אם הדיונים האלה נמשכים וייקח כמה חודשים ורק אז זה ייכנס, אני חושב שיחד עם בית הספר של החגים צריך להכניס בצורה ברורה וחדה את הנושא של החינוך המיוחד המוכר שאינו רשמי. בואו נתרכז בזה כרגע. כמה חסר לכם? יוליה, תמשיכי להיאנח. בואי נתמקד בזה כרגע. יש לך ילדי חינוך מיוחד, מסכנים שמקבלים 50% מהתקציב. הדיון כרגע הוא בית ספר של החגים.

אני אכניס. הדיון כרגע הוא חינוך. ילדי החינוך המיוחד לא פחות חשובים. אז תקים ממשלה ותדבר איתה הכול. תקימו אתם ואל תגררו את המדינה לחצי שנה של תוהו ובוהו. אתם אלה שגררתם אותנו.

יש לנו את חנוכה בעוד שבועיים. קרן ברק, בבקשה. אמנם הבן שלי בכיתה ד' אבל עד לפני שנה הוא השתתף בבית ספר של החגים. אני חייבת להגיד שזה היה פתרון מאוד משמעותי לי כהורה. הפתרון הזה שבתקופה שבה אני עובדת כמו חנוכה, פסח וסוכות, זה היה פתרון מאוד משמעותי. בעבר זה לא היה ועד שהשגנו את האירוע המשמעותי הזה, שבאמת היתה איזו קורלציה בין הורים שעובדים לבין ילדים בחופשה. חבלי הלידה היו כל-כך קשים אבל סוף סוף זה הגיע,

באים ובהזדמנות הראשונה שיש ממשלת מעבר ואפשר לטאטא את זה בין הכיסאות, פשוט מוחקים את זה. קודם כל, אנחנו קרובים לחנוכה וחייבים לפתור את זה. אני בכלל חוששת שזאת מגמה. חבלי הלידה שזה יגיע היו קשים מנשוא ואם עכשיו זה הדבר הראשון שמורידים כשמתאפשר, לי זה נראה יותר כמגמה. זה מאוד מטריד אותי. זה מצב אבסורדי שבו ההורים לא נמצאים כי הם בעבודה. מדובר בילדים קטנים. ככל שהגיל גדל אז מן הסתם הפתרונות יותר קלים, אבל כשהילדים קטנים אין פתרון. אני גרה בתל אביב ורואה כל מיני קייטנות שעולות הרבה מאוד כסף. מי שאין לו כסף ומי שלא גר בתל-אביב, מה הוא אמור לעשות? לקחת ימי חופשה, להיות עם הילדים ולהקטין את השכר שלו או למנוע מהילדים דברים אחרים? אני באמת לא מצליחה להבין. שוב אני אומרת, זה מטריד אותי כי בהזדמנות הראשונה שיכלו הורידו את זה. לך תדע מה יהיה הלאה. פסח גם לא יהיה. את רואה אחרון נכנס ראשון יוצא. זה נראה כאילו מישהו ממשרד החינוך התנגד מלכתחילה וחיכה להזדמנות הראשונה להוריד את זה כאפשר. לך תדע מה יהיה הלאה. למה כל הזמן הביקורת היא על משרד החינוך? אני לא חסיד של משרד החינוך אבל למה הביקורת עליהם? למה משרד האוצר יוצא נקי מהביקורת? לא אמרתי שהוא יוצא נקי, זה סדרי עדיפויות.

זאת מגמה של משרד האוצר לחסוך כסף כמה שאפשר שיותר, לא משנה מה עומד ממול. שניהם אשמים בשווה. משרד האוצר צריך להחזיר את זה. בסדר, אבל הוא מחליט תעדוף ומה הוא מוריד ומה לא. אין לו מאיפה להחליט. הכסף נמצא אצל האוצר.

שניהם אשמים בשווה. בסדר, אז שניהם אשמים בשווה. הם המשרדים שצריכים לטפל בעניין הזה ומהם אנחנו נדרוש שהם יחזירו את הכסף. אבי ניסנקורן, בבקשה. אני לא רוצה לציין אשמים אבל יש פה מחדל. למחדל הזה אחראים משרד החינוך ומשרד האוצר. אני לא חושב שיש פה אחד יותר ואחד פחות. הבעיה הבסיסית היא שזה לא הדבר היחיד. אנחנו רואים תופעה שהיתה בממשלה הקודמת שהיו דברים שחושבים שהם קבועים ולא מכניסים אותם לבסיס. אז אנחנו כל פעם נתקעים בדבר הזה כמו,

"מרכזי חוסן". מה, "מרכזי חוסן" ייעלמו מחר? הפרויקט הזה הוא פרויקט חד פעמי? כשלא שמים בבסיס אז קל לבטל ואחר-כך צריך לשונרר כסף. פה צריך התייחסות רצינית. צריך להגיד כשמכניסים דברים. אם זה חד פעמי אז צריך להגיד לכל עם ישראל שזה חד פעמי. אם זה פרויקט קבוע, צריך להכניס את זה לבסיס.

משרד החינוך לא היה יכול לבטל את זה. ברגע שזה ניתן כמשהו מחוץ לתקציב זה שתי וערב, כל הדברים שאנחנו נתקלים בהם זה דברים שהם מחוץ לבסיס.

אני לא יודע מי שיהיה שר האוצר בהכנת התקציב 2020. אני לא יודע. יש לי ניחושים, אבל לא רציני. אם יהיה שר אוצר חדש, אתה לא יכול לתאר לעצמך במה תיתקל מול אגף התקציבים. אתה פשוט לא יכול לתאר לעצמך. הם לא רוצים שזה יהיה בבסיס. אני רק אומר לך שתדע. למשל, אמרתי פה בוועדה שאני לא עושה הסכם קואליציוני ושהכול יהיה בבסיס. מה שלא צריך להיות בבסיס שלא יהיה בכלל. אמרתי את זה פה. אני אומר את זה. אני לא יכול לסבול את התופעה הזאת. או שצריך לתת את הכסף הזה או שלא. בדיוק מה שאתה אומר לנושא חופשת החגים של חנוכה. אם זה רציני וזה מה שצריך להיות, זה צריך להיות בבסיס. למה זה הופך לסחר מכר? יש דברים שבמהות שלהם אתה לא יכול להוציא אותם מהבסיס כי זאת המהות שלהם. יש דברים שאם מחליטים שזה נכנס אז זה נכנס ואם לא,

אחרת אנחנו באמת מוליכים שולל את עם ישראל. זה מה שקורה פה. יש לי עוד ביקורת אחת. יש לי ביקורת על שר החינוך. שר החינוך ידע להיאבק על העברות. כשיש נושא שהוא באמת קריטי, הוא צריך לבוא ולומר את דברו. לא שמעתי אותו אומר את דברו. הוא צריך לבוא פה לוועדה כמו ששר התחבורה בא לוועדה. אני חושב שזה לא מכובד. הוא צריך לבוא ולהגיד. גם אם יבוא ויאמר שאין לו והוא לא יכול לעמוד בזה,

בסופו של דבר הוא שר החינוך והוא צריך להגיד את דברו. זאב גולדבלט, יושב ראש ועד ההורים. אור גלזר, אתה אחריו, אני אאפשר לך. אני מנכ"ל פורום ועדי ההורים היישוביים,

אני אקריא כדי שיהיה קצר ולא אפספס: ליו"ר הוועדה וחברי הכנסת הנכבדים. שנים ארוכות מדינת ישראל בכלל ומשרד החינוך בפרט, רואים בהורי ישראל באר עמוקה ממנה ניתן לשאוב ומותר לשאוב כספים ללא כל מגבלה. כך נדרשים ההורים לשלם מיסי גולגולת רגרסיביים עבור כל ילד במערכת בגובה כולל של כ-5 מיליארד שקלים כל שנה, וזאת על-מנת לממן את תכניות הלימודים עצמן. לפני שנה וחצי בערך יצאו שרי האוצר והחינוך, בפירוש שרי האוצר והחינוך היו ביחד באותה מסיבת עיתונאים והציגו את התכנית עצמה. הם הציגו בשורה, שלאחר לחץ מאסיבי שלנו ההורים, הם יוזמים את בית ספר של החגים, שיצמצם את הפער העצום והבלתי נסבל של ימי החופשה בין ההורים והתלמידים. זה הפער הגדול ביותר ב-OECD, רק לידיעתכם. אבל בראשית השנה החליט משרד החינוך לבטל את עשרת הימים שבהם התקיימה פעילות לילדים ולתלמידים הצעירים במוסדות החינוך בצורה מסובסדת. אני בכוונה אומר מוסדות חינוך כי זה גם הגנים. שם זה קריטי במיוחד. שוב מגלגלים את העלויות לפתחם של הורי ישראל. במי פוגעים יותר מכל? דווקא בשכבות המוחלשות, שהרי המבוססים ימצאו פתרון, כמו שאמרה חברת הכנסת ברק. אבל האחרים, או שיאלצו לשוב ולבטל את עבודתם ולפגוע בפרנסתם או להוציא שוב כספים רבים שאין להם. אנו קוראים למשרדי החינוך והאוצר לתת מענה להורי ישראל, להוריד בהדרגה את העול הכלכלי שנופל על כתפיהם כבר היום. אולי הגיעה העת שמדינת ישראל תיישם בפועל שני חוקים שהיא כבר חוקקה לפני שנים רבות מאוד. אחד זה חוק חינוך חובה חינם, כשהחינם משום מה התאדה. הדבר השני, זה חוק יום לימודים ארוך איכותי לכולם. גם החוק הזה שחוקק לפני למעלה מ-20 שנה, נדחה כל שנה במסגרת חוק ההסדרים. אין שום סיבה לפגוע כל שנה בהורי ישראל כולם.

אני רכז המערכת של "חדשות 12". אנחנו בעצם יזמנו לפני שנתיים את המתווה לקיצור החופשות, שאומץ לשמחתנו על-ידי משרד החינוך ומשרד האוצר והפך ל"בית הספר של החגים". אני מדבר כעיתונאי, אבל בעיקר כאבא לשלושה ילדים. זה חריג שאני נותן רשות דיבור. הייתם בעניין הזה כל הזמן. הפער העצום שמוטל עלינו ההורים בין חופשות התלמידים לחופשות ההורים, בממוצע 70 יום בשנה. זה בלתי הגיוני וההורים אובדי עצות וגם אובדי כסף מול הדבר הזה. ברור היה לנו מהתחלה שזה לא הפתרון האידיאלי. הפתרון האידיאלי הוא כמובן להעלות את ימי החופשה של העובדים בישראל, אבל זה לא ישים מבחינה כלכלית

לכן שמחנו על הפתרון הזמני הזה לפחות. לא נאמר פה וחשוב להגיד שהתכנית הזאת עולה 400 מיליון שקלים, אבל המשק מפסיד מיליארד שקל בכל יום שבו ההורים לא עובדים בכלל החופשות האלה. לכן כל הסיפור הזה הוא רווח למדינה. החשש שלנו שביטול חד פעמי השנה של חנוכה ופסח השנה, כולכם מכירים את זה, ייגרר לשנים הבאות ובזה התכנית הזאת תלך לאיבוד. אני מקווה שאתם תצליחו לגרום ללחץ לפעול ולשנות את הגזירה הזאת ולעזור באמת להורים של מיליון תלמידים בישראל מהשכבות החלשות ומעמד הביניים, שהוא לא פחות חשוב, כי הוא מחזיק את המדינה. תודה על ההזדמנות. תודה רבה. ערן דורון, ראש מועצת רמת נגב.

יש לי הערה קצרה. קחו בחשבון שזה יתבטל עכשיו, אבל השלטון המקומי כבר ארגנו את כל המערך הזה. בואו לא נזלזל בזה. הם ארגנו הסעות, בתי ספר, תקציבים. עיריות שהן יותר מבוססות עכשיו מוצאות פתרונות בעוד הרשויות החלשות פשוט מבטלים את זה. ההתארגנות הזאת של השלטון המקומי כבר עלתה להם כסף. דיברתי עם יו"ר השלטון המקומי חיים ביבס. מה הוא עשה במודיעין? הוא גבה מההורים כסף מראש ואם יהיה בית ספר של החגים הוא יחזיר.

ראשי הערים כל הזמן צריכים להמציא את הגלגל. אנחנו מצפים מראש העיר שהעיר תתפקד כמו שצריך ובאים אליו בטענות. יושב פה ראש העיר גבעת שמואל. אנחנו כתושבים באים לראשי הערים בטענות. הוא מסכן צריך לגלגל את האוצר בגלל שמשרד החינוך לא הגיעו להסכמות עם משרד האוצר. קחו את זה בחשבון כי השלטון המקומי כבר השקיע כסף בזה. בתי ספר,

צוותים, הוא כבר עשה התקשרויות לאוכל ולאבטחה. יש להם מלא הוצאות. ברשויות החלשות זה לא יקרה. שי ליפשיץ, בבקשה. אני מהחינוך המיוחד המשלב, מנהל של מסגרות משלבות. אני רוצה להגיד שיש פה חטא על פשע וחכמת חלם. אנחנו עושים כל מאמץ לחבב את ילדי החינוך המיוחד על ההורים והילדים הרגילים. פה לוקחים מתקציב אחד ומעבירים לתקציב שני. לנו אין שום דבר נגד ילדי החינוך הרגיל אלא להיפך. בשום פנים ואופן הכספים של גידול טבעי לא צריכים להילקח מחופשות החגים אלא להיפך. זה מעיד בדיוק על העניין שהחינוך המיוחד הוא בעצם בן חורג. 5 שנים אנחנו מתריעים באלו"ט, האגודה הלאומית לאוטיסטים שיש גידול עד כדי מגיפה של ילדים אוטיסטיים. משרדי הממשלה, האוצר והחינוך לא נערכים לזה. שר החינוך מגדיר כשעת חירום את הגידול בכמות הילדים האוטיסטים אבל לא נערכים לזה. ואז מה עושים? לוקחים מילדי החינוך הרגיל ומעבירים לילדי החינוך המיוחד. אנחנו יודעים, על זה הדיון. אני מבקש להעלות את הנושא של ילדי החינוך המיוחד, כולל המוכר שאינו רשמי דרך סדר התקציב בצורה מסודרת ולא בכל מיני פתרון דחק. תודה רבה.

ברודני, בבקשה. אני ראש עיריית גבעת שמואל. אני מייצג פה את השלטון המקומי, לבקשתו של יושב ראש השלטון המקומי. ראשית, אני רוצה לומר דבר שכולם יודעים. בשלטון המקומי גם עובדים עם תקציב מסודר וסגור. מאשרים אותו בסוף שנה והוא מתייחס לכל השנה.

לרשויות המקומיות לא תהיה שום אפשרות לממן את ימי הלימודים האלה בשום פנים ואופן, בטח לא ברשויות החלשות. מה זה קשור שמאשרים את התקציב? ברשויות החזקות יהיה אפשר לעשות את זה?

אני מסביר שוב. חלק מהרשויות החזקות אולי כן, אבל בודדות. רוב הרשויות לא ימצאו. גם היום חלק מהרשויות משתתפות,

משתתפים מראש. אני אומר שברוב הרשויות התקציב הוא תקציב סגור ובעצם זה יושת על ההורים במידה והם ירצו את זה. אני מצטרף למה שאמרה חברת הכנסת

באמת, כולם התארגנו והקימו מנגנון. בסופו של דבר, אם לא יימצא תקציב - - - אתם השלטון המקומי באתם בדברים עם הממשלה, עם משרד האוצר, משרד החינוך? אני יודע שדיברו. שמענו פה ממשרד החינוך שבסך הכול מדובר ב-160 מיליון שקלים לעשות את זה בכל הארץ.

מה שמשרד החינוך אמר שחסר. הם לקחו 160 מיליון מהפרויקט הזה. יש פה תמימות דעים ולכן אני מאוד מקווה שבסוף הדיון גם יימצא הכסף לעשות את זה. מי שיזם את זה בסופו של דבר זאת המדינה.

3 מטרות עיקריות: צמצום פערים ומתן הזדמנות שווה לכלל התלמידים, הרחבת מענה איכותי, חוויתי המותאם לגיל הילדים, לצרכיהם, התפתחותם, כולל תכנית העזרה; מתן מענה להורים באמצעות הקלה בנטל התשלומים ועידוד השתתפותם בשוק העבודה. אני מדגיש עוד פעם, מדובר על ילדי גן מגיל 3 עד 6 בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. מדובר פה על ילדים מכיתה א' עד ג' בכל המגזרים, במוכר שאינו מוכר, ורשמי ושאינו רשמי . כמו שנאמר פה, מדובר על מיליון ילדים. מה אנחנו עושים בעצם? צמצום הפערים ומתן הזדמנות שווה לכל התלמידים? אנחנו פוגעים בדבר הזה בצורה ברורה כי כל הרשויות שהן 1 עד 5, אין סיכוי שהם יקבלו מענה. זה אומר שאותם ילדים שהכי צריכים את זה יישארו ברחובות ויישארו בבית לבד. ההורים שלהם גם לא יכולים להרשות לעצמם שלא לצאת לעבודה. אין לילדים האלה מסגרת, לא ארוחה ולא שום דבר. אז הילדים האלה הולכים ומידרדרים אחרי 5 ימים כאלה בבית חוזרים חזרה למערכת החינוך ומושכים את כל מערכת החינוך ואת כל הילדים אחורה. הרחבת המענה האיכותי ברור שאין. ילדים שמסתובבים ברחוב ואין להם שום פתרון, לא יכול להיות כזה דבר. שוב פעם, אותם הורים שאין להם פתרונות, אלה שחייבים ללכת לעבודה ילכו לעבודה וישאירו את הילדים שלהם לבד. אלה שלא ירצו לעשות את זה יישארו בבית, יפסידו את שכר העבודה, יצטרכו לשלם עבור התכנית הזאת, יצטרכו להפעיל את הילדים שלהם. זה לא יאומן. רק בשנת 2018 מדינת ישראל החליטה להפעיל את התכנית הזאת ובהינף יד ובכזאת קלות אומרים שעכשיו זה לא יהיה. אני לא בקיא אבל יושבים פה אנשים מקשת רחבה וכולם תמימי דעים וכולם בעד הדבר הזה. לא יתכן שנצא פה מהחדר הזה בלי החלטה של ועדת הכספים. עם כל הכבוד לאגף התקציבים, לא יתכן שאי-אפשר למצוא 160 מיליון ולהביא את זה למשרד החינוך כדי שיוכלו להפעיל את התכנית. הציפייה היא גם ממשרד החינוך וגם ממשרד האוצר. אפשר להאשים אחד את השני אבל בסופו של דבר מדובר בילדים של כולנו. לא יתכן שלא יימצא על השולחן הזה 160 מיליון שקלים כדי לפתור את הבעיה הזאת אחת ולתמיד. אני גם אגיד לכם במשרד החינוך כמו שאמרו כולם, שאי אפשר לבוא ולעשות את המשחקים האלו. אני יכול לתת לכם עוד הרבה דוגמאות: תוקצבו 10 שעות רוחב לתלמידי כיתות א' ו-5 שעות לתלמידי כיתות ב' וזה צומצם ל-5 שעות לתלמידי א'-ב'. זה צומצם לכיתות א' בלבד וזה צומצם לחלוטין. מי שצריך לתת את המענה לזה הן הרשויות המקומיות וכמו שנאמר פה, גם הכסף שגובים מההורים. לכן אי-אפשר. מבטלים סבסוד טיולים. לא יכול להיות שהכיס העמוק של ההורים יהיה פתרון לכל הבעיות ולכל הגחמות של האוצר ושל משרד החינוך.

12:05) הזכיר ידידי ראש העיר גבעת שמואל, שהתקציב של החופשה בבתי הספר מיועד לכלל האוכלוסייה, הרשמי, המוכר שאינו רשמי ומוסדות הפטור. לפי מה שאני יודע, להבדיל מבית הספר של החופש הגדול שבאמת מתוקצב באופן אחיד, בתי הספר של החגים מתוקצבים עם אפליה, 75% המוכר שאינו רשמי ו-55% מוסדות הפטור. לכן, אני לא חושב שזה משהו שקשור ללימודי ליבה או אפליות אחרות שיש בגללן. אם מוצאים תקציב צריך להשוות ושלא דווקא האוכלוסיות המוחלשות האלה יצטרכו לממן יותר או לא יוכלו לשלוח את הילדים שלהם לבתי הספר. שלמה, אני מציע לך, כאחד שקצת שחה בבריכה הזאת, את הנושא הזה של שוויון נשאיר לדיוני התקציב הבא. כרגע אם נעסוק בעניין הזה, נפלה את השאר. זאת ההצעה שלי. אז נפלה חלק כדי לא להפלות את השאר. לא. אבל אם לא נשיג את התקציב הזה. הנושא הזה שאתה מכניס אותו, של חוסר שוויון הוא נכון, אבל הוא יהיה נכון לדיוני תקציב שיכנסו לבסיס התקציב, כי לא נמצא כסף לעניין הזה.

יוסי הרוש מעיריית לוד, בבקשה. אני ממלא מקום ראש העיר בלוד. אני רק רוצה להגיד לבחורה מהאוצר נתון מאוד קטן. עיריית לוד מקבלת למעלה מ-40 מיליון שקלים כמענק איזון, כדי להתאזן כל שנה. בלוד יש 3 אוכלוסיות מרכזיות: גרעין תורני של משפחות מרובות ילדים, אוכלוסייה ערבית וברוך השם, בזמן האחרון התחלנו לקבל אוכלוסייה חרדית. שלושת האוכלוסיות האלה הן משפחות מרובות ילדים.

ברוכות ילדים ואנחנו שמחים על-כך. לפני שנתיים עשינו קייטנות קיץ ברשות ונרשמנו בגני הילדים 370 תלמידים. בשנה שעברה, כשעשינו את זה במסגרת של התכנית "ניצנים חופשה בקיץ", נרשמו 1,580 תלמידים ב-30 שקלים. לצערנו הרב, מאחר ואנחנו חייבים לתת את השירות הזה, כבר התחלנו לעשות את הלוגיסטיקה ועכשיו אנחנו נמצאים מול שוקת שבורה. מה אתם רוצים? מצד אחד, אנחנו חייבים לתת את השירות. מצד שני, אנחנו צריכים את הפערים של הכסף. עכשיו נצטרך להטיל את זה על התושבים.

אם אנחנו עכשיו נגבה 150-200 שקלים מהורה לקייטנה, אנחנו נחזור ל-350 תלמידים ואז מה ייצא לנו מזה? משה שגיא ואורלי ליימן. אני מבקש שתעזרו לנו עם העניין הזה איך אנחנו פותרים את הבעיה? משרד החינוך הוא המשרד השני בגודלו, אולי אפילו הגדול ביותר מבחינה תקציבית. אני יודע שחלק גדול הוא תקציב סגור. משרד האוצר גם צריך להתגמש. אין לנו היום אין הכוח לבוא ולהגיד שאם לא תיתנו אז אנחנו נעצור להם דברים אחרים.

נעצור להם את כל ההעברות שיש על סדר היום.

הם מודים לי מראש על זה שאין העברות. הם חוסכים את הכסף. תאמיני לי, אני את העניין הזה מכיר. הייתי צריך להילחם וללכת לשר האוצר כדי שיביאו את ההעברות. עכשיו מדברים על המתנ"סים ועל ארגוני הנוער. מה אפשר לעשות? בסדר, אני קודם מדבר איתם יפה. אחרי זה נראה, אולי נעשה איזה גוש יחד, ישראל ביתנו ואנחנו. גוש חוסם לאוצר, אני כבר מסכימה. משה, תעזור לנו עם העניין. לגבי החוסר התקציבי אין לי בשורות. אני לא יכול להצביע על אפשרות של המשרד להעמיד את הסכום. אני רק רוצה לציין שבהחלטה שהתקיימה בזמנו, זה היה בעצה אחת עם מרכז השלטון המקומי, פורום ההורים, ועדת החינוך ועוד גורמים ממשלתיים אחרים. לבוא עכשיו ולטעון את מה שהם טוענים, כאשר ההחלטה שהתקבלה בזמנו לממן את החינוך המיוחד על כמימון ביניים על חשבון החופשות, זה התקבל בהסכמה רחבה מאוד. כמימון ביניים, לא כביטול. אני רק מציין את זה. לבוא לפה, לטעון טענות ולהתעלם ממה שהיה במצב שהיינו - - - מה היית עושה אם היית חבר כנסת? כשאני אהיה חבר כנסת, אני אגיד לך. לא היית מאשר קיצוץ רוחבי. אני לא יכולה להתאפק,

אבל היו לנו את הידיים פה כשהעברנו 10 מיליארד שקלים. שם הפגנו אחריות לאומית והעברנו את הכספים. אני חושבת שהיו צריכים לאלץ את משרד האוצר. אני לא מסכימה אותך שהיה אומר שלא לאשר כלום. היינו מאלצים אותם. מה זה להגיד? הוא חודשים לא העביר. מעניין אותו? אל תעבירי את העודפים. המשרדים יהיו בבעיה וזה לא מעניין אותו. רק להבהיר.

הבעיה של 6-10 זאת לא בעיה תקציבית אלא בעיה של מימוש התקציב, של החלטת ממשלה וקביעת תבחינים. אם אנחנו מדברים על חסר תקציבי, אנחנו מדברים על בית ספר של החגים ולא על חוגים. החוקים 1 עד 5 פועלים. מ-6 עד 9 אתה אומר שזאת בעיה שצריך להתגבר עליה ואפשר להתגבר עליה ואין חסר תקציבי. זה 6 מיליון שקלים וצריך להתגבר על זה. מה הבעיה שם? הוא אומר שיש בעיה טכנית, לא בעיה תקציבית.

זאת לא בעיה שחסר כסף. כסף חסר בבית הספר של החגים. כמה בדיוק, 160 מיליון? 40 מיליון יש. 40 מיליון זה כסף של החוגים. זה לא קשור אחד לשני. משה, אני מבקש שתחזור לשר ולמנכ"ל. אנחנו מבקשים שתקבלו מקור מימון לעניין יחד עם אגף התקציבים. אני מבקש גם ממך,

זה לא יכול להיות שתבואו עם תשובות כאלה בשעה שכל חברי הוועדה מבקשים ורואים בזה צורך חיוני ממדרגה ראשונה שיהיה בית הספר של החגים אחרת המשק יפסיד הרבה כסף. אני כבר לא מדבר לגופו של עניין כלפי התלמידים, שזה ברור ואני אפילו לא אומר את זה. המציאות הזאת תהיה, שבסופו של דבר המשק יפסיד הרבה יותר ממה שיעלה הפרויקט הזה. אני מבקש שתחזרי למשרד ותדברי עם הממונה על התקציבים. אני אדבר גם אם שר האוצר. יתכן ואגיע גם לראש הממשלה כדי לדבר איתו על העניין. זה לא יכול להיות. אנחנו חברה לא מתוקנת. עשינו פרויקט, כולנו היינו בעד ואנחנו רוצים שזה יתקיים ופתאום עוצרים את זה בגלל שיש חסר תקציבי, בשעה שאנחנו יודעים שהתקציב הוא תקציב גדול ואפשר לממן את הנושא של החינוך המיוחד ולא מהפרויקט הזה.

צריך לו"ז מאוד צפוף כי אנחנו ב-18.11. זה לא עכשיו שבוע שבועיים. הם יכולים תוך יומיים לחזור אלינו עם תשובה. דיברתי עכשיו עם ראש הממשלה אבל לא דיברתי על זה. קבעתי פגישה עם ראש הממשלה היום. אל תשכח את זה, עם כל הכבוד לדברים אחרים. אני הולך לדבר עם שר האוצר. אבל שר החינוך לא עונה למכתבים שאנחנו שולחים בנושא הזה. שלחתי אליו מכתב והוא לא ענה. כשאומרים שלטון הפקידים, זה המשרד היחיד שבו שלטון הפקידים בעצם לא קובע את המדיניות. המדיניות נקבעת על-ידי השרים. בבקשה, אומץ לב. תגידי לשרים שיפסיקו עם הרפורמות. מספיק רפורמות כאלה וכל מיני רעיונות. נותנים את זה לציבור ואחרי שנה לוקחים את זה מהציבור. לא צריך, לא צריך. תמשיכו עם מה שקיים עכשיו וכך לא תצטרכו לעמוד במצב הזה. אני מרחמת עליו. משה כל פעם בא ואנחנו רק יורים בו. משה, כל שר שיהיה תגידו די עם הרפורמות, לא צריך. אין מה לעשות, מה שקיים עד שיהיה כסף. אנחנו לא עוסקים עכשיו ברפורמות. אין עכשיו גם מי שיעשה רפורמות. אין לנו את המציאות הזאת. הרב גפני, זה חלק מהעניין. זאת רפורמה או תכנית לא של השר הנוכחי אז למה לכבד אותה? המציאות היא שחסר כסף כדי לעשות בית הספר של החגים. לכל הדעות מדובר על נושא חיוני. כולם אומרים את זה, כולם מציעים את זה, כולם מדברים על הנושא הזה. לא תבוא הישועה מהפקידים. לא פקידים, אלה אנשי מקצוע. פקידים זאת לא מילה מבזה ולא מילת גנאי. המציאות היא שהם יבואו לממונים עליהם עם כל התהליך שהיה פה היום. גם הדרישה שאנחנו מבקשים שיהיה את התקציב לנושא הזה. אני אדבר עם כל מי שאני יכול לדבר במשך היום, מפני שאני יודע שהזמן הוא קצר. אני אתן לכם תשובה.

אני אתן לכם תשובה. אין לנו בעיה איתך.

מה תעשי?

יכול להיות שנעשה הפגנה. את ואני נעשה הפגנה? איפה? ליד משרד החינוך. אני הולך לדבר על העניין הזה. יכול להיות שנמצא דרך לאלץ את המשרדים, במקרה הזה את משרד האוצר ומשרד החינוך. אנחנו רוצים שהפרויקט הזה יתממש, יתבצע ושיימצא התקציב לעניין הזה. רבותיי, אני מודה לכם, תודה רבה. ב-12:30 אמור להגיע לכאן שר התחבורה בצלאל סמוטריץ ועד אז אני מכריז על הפסקה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:20.